אנחנו נמצאים בדיון שאושר על ידי ועדת ההסכמות, בהתאם לנוהלי העבודה בזמן פגרת הבחירות. על סדר יומנו שלושה קבצים של הצעת תקנות המידע הפלילי ותקנת השבים: הצעת תקנות המידע הפלילי ותקנת השבים (סייגים למסירת מידע, הגבלת מידע על תיקים תלויים ועומדים שלא הוגש בהם כתב אישום), התשפ"ב 2022; תקנות המידע הפלילי ותקנת השבים (מסירת פרטי הרישום למשטרה על ידי גוף המנהל הליך פלילי), התשפ"ב 2022; וקובץ התקנות השלישי הצעת תקנות המידע הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע לגופים זכאים בידי משטרת ישראל), התשפ"ב 2022. אנחנו מיד נציין מי נמצאים איתנו כאן בדיון. לאחר מכן אני אומר מספר הערות פתיחה, חלקן נוגעות לנושא שלשמו התכנסנו וחלקן פחות, ולאחר מכן ניגש באופן סדור למעבר על קובצי התקנות. בשעה 11:30, אם לא נסיים את הדיון, אנחנו נצא להפסקה של חצי שעה, ונחזור בשעה 12:00, וכולנו יודעים שמשטרת ישראל פורסת היום את מיטב מחסומיה בכבישי הארץ, אז נדאג לסיים בזמן מתאים את הדיון, כך שכל מי שלא זוכה לגור בירושלים יוכל לצאת מבירתנו. אני מבקש לומר שלוש הערות קצרות בענייני דיומא, ואז הערת פתיחה לגבי הדיון שאנחנו נמצאים בו היום.

אנחנו מצפים היום לביקורו של הנשיא ביידן,

מן הראוי שאזרחי ישראל ידעו שהחובה הזאת של שקיפות חלה גם על גורמים פרטיים אם הם מקדמים או יוזמים תעמולת בחירות

ההוראה הזאת לא נוגעת רק למפלגות, היא נוגעת גם לכל אזרח שמחליט להשקיע כסף בקידום תעמולת בחירות בתקופת

אמרתי את הדברים האלה לאורך השנה האחרונה כולה. לצערי הייתה התמהמהות מצד הממשלה בקידום הצעת החוק לשינוי, ופה אני חייב לומר שצר לי שמפלגות שחד-משמעית תומכות בשינוי, לצערי מטעמים פוליטיים צרים סירבו

לא רק המשטרה והשלטון המקומי קיבלו הארכה של חצי שנה כדי להתארגן, גם הממשלה קיבלה את ההארכה הזאת כדי לתקן את החקיקה. הדברים נאמרו

שבנקודה הספציפית הזאת של שקילת מידע

והוא לא תוצאה של לחץ שמופעל על המועמד לעבודה לחשוף את עברו הפלילי,

הוויכוח. האמת אין ויכוח.

הוויכוח הוא מה עוצמת התיקונים.

רק לגבי הזווית הזאת נבקש הבהרה לגבי מדיניות

אני רוצה להתייחס ממש במספר מילים לחוק שנכנס לתוקפו אתמול. כן מדובר במהלך חברתי מאוד מאוד חשוב, בחוק ערכי. אנחנו נמצאים במדינה שיש בה הרבה מאוד

את הכתם הזה הם סוחבים איתם,

חשוב לומר שיש הרבה מאוד שותפים לחוק הזה סביב השולחן. משטרת ישראל בראש ובראשונה, שעבדה לילות כימים להכניס את המערכת לתוקפה במועד, והרבה מאוד גופים - - - משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים.

נמסר לפונים שהחוק עתיד להיכנס לתוקף, ולכן גם חשוב שהציבור ידע שיש פה הסדרה של הנושא הזה של מחיקת רישום פלילי ומתן מענה לציבור מאוד מאוד גדול שהמתין לכניסת החוק לתוקף. לעניין

נמצא פה נציג השר.

אני מודיע שאני לא אסתפק לעת הזאת באמירה הזאת. הייתי גם ברור אתמול מה ציפייתי, ולא השתנה דעתי עד

אני לא מצפה מהממשלה להודיע שחוק של הכנסת לא ייאכף, אבל יש לי מספיק דוגמאות שבהן הממשלה הודיעה שהצעד הראשון ביישום חקיקה הוא דרך התראה ודרך אזהרה.

אנחנו עסוקים בטיפול באנשים שלא יהיה להם רישום

תודה,

התקנות האלה עוסקות בהעברת מידע לגופים זכאים ביחס לתיקים תלויים ועומדים שלא הוגש בהם כתב

ובחלוף פרק הזמן הסביר שחלף ממועד הפתיחה בחקירה, לא יהיה באותו רישום בשל אי-עמידה נניח של המדינה בפרק הזמן הסביר

זה הרעיון המסדר הכללי שעומד מאחורי התקנות

וכך אולי היה גם ראוי לעשות, כשבאופן ברור התקופה הבסיסית שהוצגה בפרוטוקולים של הדיונים נעה סביב פרק זמן של 18 חודשים, זאת

אני מהמשרד להגנת הסביבה, מהלשכה המשפטית, אני רוצה להתייחס לנושא של פרקי הזמן לקבלת מב"דים עד להגשת כתב אישום. פרק הזמן שנקבע בתקנות הוא שלוש שנים, ואנחנו רוצים

בשביל זה נקבע הסטנדרט של השלוש שנים.

אם מדובר על אותו אירוע.

לא הגיוני בזה שיש מסלול של בדיקה מינהלית, יש מסלול של חקירה פלילית על אותו אירוע,

נמצא אצלם. הם מבקשים להשתמש במידע שיש להם על החקירה שמתנהלת אצלם. אם אנחנו לא מחריגים אותם, זה אומר שגם אם המידע נמצא אצלם, אחרי שלוש שנים הם לא יכולים להשתמש בו, לשקול את המידע הזה אם

התקנות של הממשלה והייעוץ המשפטי מנחה אותנו.

הרי אנחנו מדברים על מסירת מידע לגוף שזכאי לקבל את המידע. גוף שלטוני קיבל את המידע כדין, הוא מנהל את המשך ההליכים שלו כדין,

אז בחלוף שלוש שנים המשטרה החליטה משיקולים

הם גופים שמקבלים את המידע מהמשטרה, והם לא גופים שבעצמם מנהלים את ההליך. ולכן הכלל שנקבע בחוק הוא מתי המשטרה יכולה למסור את המידע, ומשם גם נגזר שרק כאשר זכאים לקבל את

להחריג.

הליכים שמנהל הגוף עצמו. באמצעות הגוף החוקר אצל הגורם הזכאי.

המרשם הפלילי

הסוגיה שמדובר בה היא מספר מצבים שיש לנו שמעוגנים בחקיקה הספציפית שלנו לצורך מתן רישיונות, כאשר אנחנו במסגרת הליך של בדיקת בקשה לרישיון רשאים לשקול מידע על מהימנותו של מבקש הרישיון,

ברוב המקרים

אני בדרך כלל נאלצת להסתמך אך ורק על הטענות של מבקש הרישיון, שבדרך כלל מכחיש כל קשר לאירוע, ואנחנו כעניין שבמדיניות, אם אין

מתאים או לא מתאים לעסוק בהדברה או לעסוק באזבסט או לעסוק בחומרים

והמידע הזה נמצא

עכשיו האדם מבקש להרחיב את הזיכיון שלו,

עכשיו אתם מבקשים על פי החוק אני פשוט רוצה להבין, היום החוק אומר למשרד, המידע אצלכם בכספת, אתם לא מבקשים

המידע אצלו, ואז הוא יוכל לשקול את המידע. יכול להיות שיש את הגוף החוקר והגוף שאמון על מתן הרישוי.

אני לא יודע אם גוף הרישוי נמצא

את לא הגעת כרגע עם נתונים לגבי אותם מקרים שחורגים מפרקי הזמן האלה. אני חושבת שמדובר בשוליים שבשוליים ולא ראוי לשנות את פרקי הזמן האלה או לשנות את התפיסה בגלל מקרים שכרגע אנחנו לא יודעים מה היקפם, אנחנו לא יודעים אם הם בכלל

גם אם עדיין לא הוגש כתב אישום, מדובר במידע שהוא רלוונטי כאשר אותו הגורם

כמו למשל מוסכים לא חוקיים או סחר לא חוקי ברכב,

יקול הדעת המינהלי למשרד יש נגישות לראיות שנאספו בחקירה לטובת השיקול הדעת המינהלי שלו או שהסיפור מתאייד ומתאיין? ואז,

אני רוצה להבין האם זה מה שהחוק אומר? החוק לא עוסק בשיקול הדעת המינהלי בהקשר של חומרי חקירה, החוק עוסק ברישום הפלילי.

עוד פעם, אני לא מעביר ביקורת, זה חוק נורא מסובך, גם מהבחינה הנורמטיבית הערכית וגם ברמה היישומית. זו רפורמה גדולה. הוועדה בכהונתה הקודמת עסקה בחוק הזה המון. ברור שיש

האם בתיק החקירה שלא הבשיל לכתב אישום מאלף סיבות, האם מותר לרגולטור לפנות לגוף החוקר ולומר:

במסגרת שיקול הדעת המינהלי שלי? כן או

חריגים,

שמצדיקים את ההתחשבות במידע הזה, אלה נסיבות שהן נסיבות שונות ומיוחדות, ומצדיקות את ההתחשבות במנדט החקירה.

זה לא קשור לחוק הזה.

החוק הזה לא עוסק במידע מתיק חקירה. החוק הזה עוסק במידע מהמרשם הפלילי. זה כמו שהוא לא

לגבי כלל התיקים, פונה לקבלת מידע מתיק החקירה במטרה לעקוף את המגבלות - - - לא. זאת השאלה, האם המגבלה חלה עליהם או לא? זה לא עניין של ציון טוב מאוד או טוב להתנהגות.

התקנות אומרות שבמסגרת מידע לגוף הזכאי לקבל מידע, לא תמסור משטרת ישראל מידע על תיקים תלויים ועומדים. קודם

האם פלוני-אלמוני,

ומה שאני מבין כרגע שאם זה בתוך שלוש השנים, לא רק שהוא יכול לקבל את האמירה:

חקירה,

אני יכול לבקש את כל המידע שיש בתיק,

גם אם את גוף זכאי, להגיד אם הבן אדם מעל בכספים או שיש נגדו חקירה על מעילה בכספים או שיש נגדו חקירה על אלימות שהוא הפגין כנגד

כשאת רוצה לשאול את השאלה אם לתת לו רישיון להתעסק בחומרים מסוכנים. פה החוק אומר לך שאחרי שלוש שנים את לא יכולה לבקש את המידע הזה, וזה בסדר,

בשלב הבדיקה כבר התייעצו עם גורמי משרד הבריאות, וכשהחקירה מתקדמת מדברים עם גורמי משרד הרווחה, אז המשרדים יודעים שנגד האדם הזה הרבה פעמים מתנהלת חקירה של הגוף החוקר, כי

יש לי תחושה, עוזר שר המשפטים, שבמסגרת הניסיון להאט את הקצב שלי בבחירות המקדימות אנחנו ניפגש פה גם בשבוע הבא. תחושה עמומה. אם אתם רוצים עוד את הזמן - - - לא.

היום הדיונים לא יסתיימו, מכיוון שאתם עוד לא נתתם את הדברים שאני צריך לשמוע. נוכל להתייחס אליהם עכשיו, אם אתה רוצה.

תספרו לי על כל החקירות שנפתחו על הבן

בסדר. תאמרו שזאת הפרשנות. זאת הפרשנות,

כן או לא? שנדע. אדוני, אני מבקש להתייחס לעניין הזה. אני מהמחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה. ככל שזאת השאלה שעומדת על הפרק, זה בוודאי, ככל שזה חורג מהתקופות, זו

החוק בוודאי עוסק במרשם פלילי, הכול ברור. בכוונה שאלתי את השאלה האחרונה כי יש קצת קושי עם התיזה שאומרת שאת השאלה האם הייתה חקירה פלילית, אחרי שמישהו סיפר לרגולטור שהייתה חקירה פלילית היום נפגעי עבירה יודעים שיש חקירה פלילית, אז נפגע העבירה פנה

המרשם הפלילי מכיל הרבה מאוד מידע ולא רק עצם קיומה. עכשיו אני מסתכל על תקנת משנה (ב) של הפנייה במקרים מיוחדים ליועץ המשפטי. מקרה אחד יכול להיות

בוודאי היא תעשה את כל המאמצים כדי להביא את המידע הזה בפניה. זה לא אומר שמתוקף אותה זכות מינהלית שקיימת לה כמובן היא יכולה לפנות למשטרה ולבקש את אותם מב"דים גם אחרי אותה

מן הסתם הבדיקה היא קודם כול באגפים. אם יש מידע רלוונטי, אז זה פישינג? מה ההבדל אם זה בתוך הגוף או מחוץ לגוף?

אז איך בכלל מבינים מה זו ידיעה? אנחנו נתפסים כמובן למה שאומר יושב-ראש

מקובל עליי שיש הבדל בין סקטור פרטי לבין סקטור שלטוני, השאלה מה העוצמות של הפער וההבדל. היה יותר הגיוני בעיניי להישיר מבט למציאות ולבוא

למהות הזכות הניתנת אני לא שואל האם הבן אדם, התנהלו עליו חקירות מפה ועד

הייתי עוד מקשה על הגופים והייתי מקצר את התקופות, כשמדובר בפישינג גורף, זה מה שעו"ד שרון אומר, שמה שמעניין כרגע את

אני רק בא ואומר שאנחנו אוספים בעיות עם החוק הזה, אני לא צריך בהכרח לעכב את התקנות אם נשמע את הדברים שאנחנו מצפים להם, אבל אנחנו מרימים פה תמרור, יש

אני מלווה את הוועדה בדיונים האלה. ברקע הייתי ראש החטיבה להתאמה ביטחונית בשב"כ, 32 שנים,

בתחום של קבלת עובדים במקומות עבודה, כשהדיון הזה הוא בהחלט חשוב ורציני. שאלה לי לאור הדיון שהיה כרגע.

אין להם מקום?

כל הסוגיה הזאת לגבי הנחיות רגולטוריות, שהולכים להקלות לגבי מגזר שמלכתחילה יש לו עדיפות על פני מגזרים אחרים.

אני כן חושבת שההפרדה כרגע אני מדברת לפחות על מי שמוגדר כרגולטור במגזר הפרטי העסקי. גברתי, את יודעת שבדברים מסוימים דעתי כדעתך, לא בכל הנושאים בחוק הזה. בעיניי לא בכל תהליך של העסקה של אדם לגיטימי להתחקות אחרי כל טביעות האצבע שלו,

אני אומר עוד פעם, הציפייה שלי היא לא שמישהו יודיע שהוא לא יכבד את החוק, אבל לגבי מדיניות האכיפה ואיך היא מופעלת בהדרגה כדי לאפשר גם את טיוב החקיקה,

אני לא אסתפק בזה שכל

מה קורה עם הרגולטורים האחרים בתחום הרווחה? הם יכולים לקבל את המידע על מב"דים לזמן ארוך. אין את ההגבלה בסעיף 30, שאומרת שיש גופים שיכולים רק

רבותיי, אני חושב שמדובר במהפכה חשובה.

אני לא עסוק במה היה. כל מהפכה שיוצאת לדרך היא יוצאת לדרך, ואז עושים לה את הפיין טיונינג בחקיקה. אני רק בא ואומר,

יש תמרורים שמעלים, אז אתה אומר: נטפל בהם - - - אדוני, אנחנו חייבים להעביר את התקנות

יכול להיות שיש פתרון. אדוני, קשת תתקן אותי, אבל בסופו של דבר הגופים שכן מנויים כמו חוק לעו"ס הנוער הם אלה שמעורבים בהליך האומנה, לכן לשאלה אם רק לאדם ספציפי, המידע הרי

כך נוצרו התוספות הרחבות מאוד האלה. פה ממש ברור שזה טעות. אני לא מדבר

שיכול להיות שזה טעות וצריך לתקן את החוק. אפשר להתמודד עם זה ברמת ההנחיות הפנימיות ולא לפתוח פה פתח. הם רק יצטרכו לקבל הבהרה לפרוטוקול

ממש לא נכון. בין שנתיים לשלוש יש 5,400 תיקים. הטבלה שם הפוכה, שים לב. יש טעות

אם זה הרציונל, אז אין הצדקה. ניחא אתם באים ואומרים: אם לא נלך על שלוש שנים בשני המקרים, היועצת המשפטית תוצף על פי תקנת משנה (ב) במאות פניות,

על פי הנתונים המסתמנים אין פער. להפך, בפשע הנתונים עוד יותר טובים מאשר בעוון.

חברים, תודה. (הישיבה נפסקה בשעה 11:39 ונתחדשה בשעה 12:15.) מכבודיי, אנחנו מחדשים את הדיון. נסיים את הדיון בשעה 14:00 כי אנחנו מחויבים. ייקבע מועד נוסף לתחילת השבוע הבא, ובו גם נדון

איזה גופים נמצאים בתוספת הזאת?

לא חל, הם לא כלולים שם. נפלה שגגה ויש גופים כמו שב"ס שכן זכאים לקבל מידע על תיקים

זה הגורמים המנויים בפרט 4(3) או (4) לתוספת הראשונה, שהוא מנוי בסעיף 11(ו). איפה מחריגים את התוספת השישית מהסיפור

נכון. יש מספר גופים שחלה עליהם לכאורה המגבלה של תקופה לקבלת המב"דים, והם בכל זאת מופיעים בתוספת השישית,

עו"ד שרון, מכיוון שנעשה את ההצבעה ממילא בראשית השבוע,

או על קיום רישום פלילי בעבירות שנוגעות ישירות לזכות המתבקשת או לרישיון המתבקש.

מצטער, בעיניי זה לא הגיוני. אני אומר את זה לפרוטוקול. אני קורא לכם לשקול את זה עוד פעם. לחשוב האם בתקנות יש דרך לבוא ולומר שהתקופה מוארכת במקרה שהעבירות נוגעות בבסיס הזכות הניתנת. אני לא יודע איך צריך לנסח את זה. נעבור לעניין הזמנים. מכיוון שהוועדה הזאת אירחה בשנה האחרונה הרבה מאוד את נציגי שב"ס, רציתי לומר שכולנו משתתפים בצער משפחת שב"ס, וכמובן בראש ובראשונה משפחתו של סגן גונדר רני אבוריש, שנפטר בנסיבות טרגיות מאוד. זה מעשה של גבורה משפחתית. אנחנו משתתפים בצער המשפחה ובצערכם. מכובדיי, אנחנו עוברים לסוגיה של משכי הזמן. ביקשת להתייחס סנ"צ בהט.

צוהריים טובים. ראשית, כמובן גם בתשובה לדבריו של עו"ד ישי מהסנגוריה הציבורית וגם בכלל, ברור לכולם שהאינטרס של משטרת ישראל הוא שחקירה תיארך זמן קצר ככל הניתן, גם מבחינת הגעה לחקר האמת, גם מבחינת עשיית הצדק וכל השיקולים. ולכן ברור, כשמסתכלים בנתונים, שחלק גדול מהחקירות בהחלט מסתיימות בטווח זמן יחסית קצר, או ברובריקה הראשונה של הנתונים. אבל יש אלפי תיקים, ואדוני יכול לראות אלפי תיקים, גם אם באחוזים האחוזים לא מאוד גבוהים, יש אלפי תיקים שהחקירה בהם נמשכת. מדובר בעיקר בחקירות מורכבות, לעתים חקירות שדורשות גם שיתוף פעולה וחוות דעת מקצועיות של משרדים אחרים, של גורמים אחרים, וזה דווקא אותן חקירות שאחר כך יש להן השפעה והשלכה על קבלת רישיון, על המשך עיסוק במקצוע מסוים. דווקא אותן חקירות שדורשות מומחיות הן חקירות שעלולות להתעכב. זאת אומרת, על אף שבאחוזים אנחנו רואים שחלק גדול מהחקירות מסתיים בתוך פרק זמן קצר, דווקא אותן עשרות אלפי חקירות, המורכבות יותר, שדורשות מקצועיות, ותיאומים ובדיקות דווקא הן צריכות לבוא לידי ביטוי בחשיבה איך אנחנו מתייחסים ואיך אנחנו מתחשבים בהן, כשאותו אדם אחר כך יבוא לבקש רישיון. כשאנחנו צריכים בחקירה על שימוש בחומרים מסוכנים, וזו דוגמה שרווחת פה, לכן אני משתמש בה, להיוועץ עם המשרד לאיכות הסביבה, לקבל חוות דעת, והדבר הזה אורך זמן, דווקא אז יש אינטרס שהדבר הזה יבוא לידי ביטוי ולא יסתיים כעבור פרק זמן קצר. נקודה נוספת וחשובה לא פחות היא העובדה שהיום לא תמיד המשטרה היא זו ששולטת על משך זמן החקירה, ואני אסביר. גם פעולות שנוקט החשוד, חבריו, מרעיו או כל הגדרה שתרצה, יכולות להיות להן השפעה על משך החקירה. כאשר חשוד למשל נוסע לחו"ל למשך זמן רב, לא ניתן לחקור אותו, לא ניתן להתקדם בחקירה, ולדבר הזה יש השלכה על משך זמן החקירה. כשדנו בחוק ההתיישנות או בחוק סדר הדין הפלילי, כמובן בתקופות ההתיישנות, נתנו לכך פתרון, ולכן בחוק שעוסק בהתיישנות יש הרבה מאוד מגבלות והרבה מאוד סייגים שמדברים על מצב שבו, לא ברצון של המשטרה או לא בשליטה של המשטרה, יש עיכוב בחקירה. מה שקורה פה הוא שהנושא הזה לא עולה.

יכול חשוד היום לקחת את רגליו ולעזוב לחו"ל, לחזור אחרי שלוש שנים, והינה אנחנו יכולים רק אז להמשיך את החקירה, החקירה לא מתיישנת כי היא נעצרת במקרים כאלה מבחינת התיישנות, אבל מבחינת המב"ד שלו, הוא כבר לא יעבור לרשות שצריכה לתת לו אחר כך את הרישיון לעסוק באותם חומרים מסוכנים, והינה הצליח החשוד לשלוט מתי יעבירו את התיק בעניינו ומתי לא. זה שיקול שהיה מאוד מאוד משמעותי כשדיברנו על הארכת משכי התיישנות והוא נכנס, פה הוא לא נכנס וחייבים לתת לזה את המשמעות, כי ההבנה היא פשוטה, ידע היום חשוד שאם הוא רוצה שהמידע בגינו לא יימסר לרשויות אחרות, הוא רק צריך לעכב את החקירה, והוא יכול לעשות את זה. אומנם היא תימשך אחר כך, אבל המידע בגינו כבר לא יעבור. דבר נוסף, יש לזכור שהנתונים שמובאים בפני אדוני הם נתונים הקשורים לחקירות משטרה בלבד. כעת ובעקבות תיקון החוק החדש מצטרפים הרבה מאוד משרדים אחרים שמנהלים חקירות לתוך אותו פול של תיקים שידווחו ושל כתבי אישום שהוגשו או מב"דים שנמצאים. אני מזכיר שהיום יש חובה לדווח גם לגופי חקירה אחרים על תיקים שנפתחו. דווקא אותם גופים שחלקם מיוצגים פה וחלקם לא, אבל חקירות בהם, כיוון שהן חקירות מקצועיות, מתמשכות זמן רב. ולכן מעבר לנתונים שמופיעים פה, שמייצגים רק חקירות משטרה, צריך לזכור שכל הגופים החדשים שמתווספים, יש להם חקירות שמצטרפות לעניין הזה. בסוף אנחנו מדברים על מתחם הסביר, על מה סביר לקבוע. הרי אפשר היה לקבוע בין אפס ל-25 שנה. צריך להחליט מהו המתחם הסביר לקבוע שמצד אחד לא ישאיר אדם עם תיק מתנהל במשך 10 ו-15 שנה, ומצד שני יאפשר למשטרה גם באותם תיקים מורכבים, שכפי שאמרתי יש להם השלכה משמעותית על מתן רישיונות, על הליכים מינהליים כאלה ואחרים, ובכלל על מידע שצריך לעבור למשרדי ממשלה יאפשר למשטרה לנהל את החקירה בצורה ראויה ומקצועית. צריך לזכור שאנחנו מנסים אומנם לקצר את זמני החקירה, אבל זה לא בא על חשבון המקצועיות שלה. ולכן מה שאני רוצה לומר הוא שבסוף, כאשר אתה משקלל את כל הנתונים האלה, ושקללנו את זה יחד עם משרד המשפטים, קבוע הזמן שניתן אגב, אנחנו ביקשנו קבוע זמן ארוך יותר מעט, אבל קבוע הזמן שנקבע בעינינו, משקף נכון את מכלול השיקולים שאמרתי, ומשקף נכון את הצורך שהציבור, שהוא בסוף זה שיוצא מופסד מהאירוע הזה, כי ברגע שחשוד שביצע עבירה של פגיעה באנשים בגלל שימוש לא נכון בחומר מסוכן יוכל לעשות זאת שוב כי המידע לא עבר, מי שנפגע זה הציבור,

תמיד צריך לזכור שבסוף עומד הציבור. באיזון הזה אנחנו חייבים לחשוב גם ובעיקר על טובת הציבור, ואני חושב שהאיזון הזה הוא איזון בהחלט ראוי.

בהצטרף כל הדברים שאמרתי, אני חושב שכל פרק זמן אחר שיקצר, יפגע רק בציבור בסופו של דבר. הדבר האחרון שאני רוצה לומר, לאור הערתו של אדוני, שהיה צריך לאבחן הבחנות נוספות, כגון הזיקה בין המבקש לבין סוג העבירה, או מהן העבירות הרלוונטיות. אומר לאדוני שיכול להיות ברציונל שהדברים נכונים, אבל יכולת הניתוח, החפירה והדיוק של הדברים האלה במערכות שצריכות לתת פתרון בסוף, הרי לא בכל תיק פה נעשית בדיקה ידנית, זה ברור לאדוני ולכולם שלא בודקים ידנית את התיקים ורואים מה עלה בגורלו - - - בכל תיק נאמר על איזה עבירות אדם נחקר? בכל תיק יש את החשד שבו האדם נחקר. ועדיין להיכנס לרזולוציה של מיון, שעבירות כאלה ואחרות יימסרו לגוף כזה ואחר, זה פתיחת פתח אדיר לעשרות שאלות וסוגיות שלא ייפתרו.

לפני שנייה הסברת לי על האינטרס הציבורי והגנה על שלום הציבור. נכון מאוד. זה אותו אינטרס. אני לא מקבל את זה. אני לא מקבל את הרעיון שעשיתם פה קו אחיד. זו גישה בעיניי שלא מגנה על האינטרס הציבורי לשני כיווניו. אני אומר את הדעה. התקנות הן תקנות ממשלתיות, אני יכול רק להציע. אני חושב שאתם פשוט נכנסים לשדה של תקלות, ואני מקווה שלא יהיו תקלות מסוכנות. הרעיון הנכון הזה שאתה מדבר עליו נבחן במסגרת דיוני ועדת החוקה בהקשר אחר. יש חוקים רבים וחיקוקים רבים שמאפשרים לגופים שונים לשקול מידע, והחוקים האלה קובעים את סעיפי העבירות, את התקופות השונות, והוועדה בחנה את האפשרות שהמשטרה תעביר לכל גוף בדיוק מה שקבוע לו בחוק הספציפי, ועל אף שתיאורטית, ערכית, זה הדבר הנכון לעשות, ועדת קנאי הבינה בסופו של דבר שלא ניתן ליישם את זה, כי מדובר על מאות גופים זכאים, ואלפי סעיפי עבירות שונים, ואנחנו מדברים על מערכת ממוחשבת שעושה חצי מיליון שאילתות ביממה, והיכולת שלה לעשות ניתוח בדיוק לפי סעיף עבירה שיתאים לגוף הספציפי לא קיימת. חלק גדול מהגופים מוסמכים לשקול עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אדם לא מתאים או מתאים לכהן בתפקיד מסוים. אתה חייב את הבקרה של הגוף עצמו. שיקול הדעת של הגוף עצמו הוא קריטי. המשטרה לא יכולה לבוא בנעליו של הגוף. זה ברור. בואו נדייק את הסיטואציה, ואני גם מתקדם הלאה לעניין התקופות. הסיטואציה היא אחרת. כבר עמדנו על האבסורד הזה שאם השמועה הגיעה, אז גם לשיטתכם אין שום מניעה שהגוף המינהלי יפנה לרשות החוקרת ויקבל את המידע, יקבל את הראיות ויעשה בהן שימוש מינהלי. אמרתם את זה. לא את המידע, אמרנו את הראיות. את הראיות. יופי, אז הוא יקבל את הראיות מתיק החקירה, רק לא את השורה שאומרת שהייתה חקירה, הכול בסדר. בעיניי זאת מציאות אבסורדית. אני אחזור על הדוגמה הבאה. לא יכול להיות שאתם אומרים למאסדר, שצריך להחליט אם הוא נותן זכות או רישיון, שאין הבחנה בין חשד שמבקש הזכות עבר עבירה, הפר הוראה בתחום של הרישיון, לבין כל עבירה פלילית. זה פשוט לא יכול להיות. זה ממילא כתוב. זה מתחייב מהחוק. הרי החוק מאפשר לך לשקול רק מידע לגבי מב"ד שיש לו רלוונטיות לזכות הספציפית. אם הם לא יודעים על החקירה, את אומרת להם שאסור להם לבקש את זה. אתם יוצרים פה מציאות שאם השמועה הגיעה, הכול בסדר, ואם השמועה לא הגיעה,

בדיוק הפוך ממה שאמרתם לסקטור הפרטי.

השמועה היא לא הצדקה לקבל מידע על החקירה. צריכה להיות הצדקה ספציפית ועומדת באמות המידה להעברת מידע מתוך תיק החקירה, לפי הנחיה 14/8 של פרקליט המדינה.

אם יש הנחיות שצריכות להצדיק את העניין, היה צריך לייצר מציאות נורמטיבית ומציאות מחשובית. אני יכול לקבל אמירה שלוקח שנתיים לטפל באתגר המחשובי, אז עושים הוראה דחויה. זה לא רק אתגר מחשובי, כמו שגבי אמרה יש הרבה מאוד חוקים שאומרים: עבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה. מי יקבע איזו עבירה היא מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה? משטרת ישראל, משרד המשפטים או הרגולטור? אפשר למצוא לעניין הזה פתרונות. לא, אי-אפשר. אדוני, ישבנו בוועדת קנאי שנתיים וחצי, בין היתר בהקשר הזה, ובדקנו את האפשרויות שהמשטרה תקבל את שיקול הדעת אליה במקום שיקול הדעת של הגופים. הגענו למסקנה שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי, לא ניתן להחליף את שיקול דעתם של הגופים, המשטרה לא יכולה לעשות את זה עבורם. היינו כאן בדיונים קרוב לשנתיים בוועדת החוקה, השאלות האלה עלו שוב. הגופים עצמם חייבים לקבל את המידע ולשקול אותו בעצמם, כדי להיות מסוגלים לקבל - - - יש פה גם אופציית ביניים. זה נכון, כל הדברים האלה עלו בוועדה אז, וזה גם מה שהוועדה רצתה בזמנו, שהמידע יועבר בהתאם לעניין, וזה גם מה שנענינו אז, אבל יש פה גם אופציות ביניים וזה כן עלה בזמנו בדיונים גם לגבי המב"דים, שאפשר להגדיר עבירות לא לפי הגוף שמקבל את המידע, אבל עבירות מסוימות או שהן רגישות במיוחד כמו עבירות מין ואלימות חמורה או כל מיני מקרים כאלה - - אנחנו לא

- - או בעבירות שלוקח זמן לחקור, ואז העליתם כל מיני עבירות כלכליות שלוקח זמן רב יותר לחקור, ולתת רשימה שבאותם נושאים התקופה תהיה ארוכה יותר. בסופו של דבר יש נתונים מספריים. נכון, זה מאות תיקים, זה כמה אלפי תיקים, אבל זה לא עשרות אלפי תיקים, ולא על כל תיק הייתה מגיעה בקשה. שימו קצת גם דברים בפרופורציות. היה בהחלט אפשר, גם אם זה לא היה סוגר את כל הדברים. נכון, אם הגוף המבקש לא יודע להפנות לעבירות ספציפיות בחוק העונשין או בחוקים אחרים עם עבירות פליליות, חוק השימוש בחומרים מסוכנים, יש חוקים אם הוא לא יודע לומר עבירות ספציפיות, אז הוא לא נכנס במסלול, אבל לבוא ולומר שגוף שצריך לתת רישיון - - - אדוני, אני מזכירה שספר החוקים מתעדכן כאן בבית הזה מדי יום ביומו.

ועבירות פליליות חדשות מגיעות ונחקקות כאן. עו"ד פיסמן, בכל חוק שאנחנו עושים פה אנחנו עושים תוספות ורשימות חוקים, ועל כל חוק שהעברנו בשבועות האחרונים שאומר מתי יש חיסיון, מתי אין חיסיון בחומרים טיפוליים, ירדנו לרזולוציות של סעיפים. אני לא שמעתי מעולם שבמקום לבצע איזה ניתוח פרטני איזה עבירה כן מתאימה, איזה לא, אומרים: העבירות משתנות, אז אנחנו הולכים - - - יש כאן נציגים של גופים זכאים, אולי אפשר לשאול אותם, האם הם מסוגלים לייצר רשימה סגורה והרמטית. יש לי תחושה שחלק מהגופים הזכאים היו מעדיפים את ההסדר הזה שהם יכולים לבוא ולומר: בעבירות האלה אין את המגבלה של השלוש שנים, כי זה נוגע למהות הדיון שלי. מה שמטריד בסיפור הזה אתם יודעים זכות לפעולה מינהלית היא לרוב גם חובה שאתם לא חושבים שיש זכות לשקול את השיקול המינהלי. על פי הדין המינהלי מוטלת חובה על הרשות המאסדרת שמעניקה את הרישיון לשקול את המידע הזה אם הוא לפניה כשנותנים למישהו רישיון. אז אני לא מבין, זה רולטה? אם מישהו דיבר על החקירה הזאת או הגיע לעיתון, הם ישקלו את השיקול המינהלי, אבל אם לא,

זאת ההגנה על האינטרס הציבורי? אני לא מבין את המשחק הזה. תקשיבו, אנחנו לא פותחים פה את כל החקיקה.

בעיניי כן. מה לעשות, דעתנו שונה. יש כאן חוק שהרציונלים שלו הם ענייני המידע הפלילי. זה מה שמוסדר פה - - - מה לעשות, כשמחוקקים חוק לא חושבים רק על התכלית של החוק הספציפי, רואים איך זה משתרג במארג התכליות, וכשעושים חוק שמקרין על היכולת של רשויות מאסדרות ומעניקות זכות לשקול שיקולים עניינים לפעולתם, אז לא אומרים: כרגע חוקקנו חוק על המידע הפלילי.

בחוק של המידע הפלילי מדובר ברפורמה דרמטית שמשפיעה לא על הזכות, אלא על החובה של רשויות מאסדרות ומעניקות רישיון לשקול שיקולים שנוגעים לבטיחות הציבור, לסוגיות של בריאות הציבור, לסוגיות של טובות קטינים. ברצותכם,

ברצותכם אתם מרחיבים אותו. אדוני יוצא מנקודת הנחה שהחוק החדש משנה משהו במציאות המשפטית הקיימת, ולא כך הוא. אין שום שינוי במובן הזה מחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים. גם חוק המרשם הפלילי חי בתוך אותה מורכבות שבין מרשם פלילי לבין - - - עו"ד פיסמן, אני איתך בעניין, אני גם מברך על החוק הזה, החוק הזה הוא רפורמה חשובה, אף אחד לא מציע להישאר במקום שאנחנו נמצאים בו, הכול טוב. העיקרון של תקנת השבים הוא באמת תיקון עולם. אין לי ספק. מסתובבים פה אנשים שחייהם הנורמטיביים עקודים לטעות שהם עשו לפני עשר שנים. אנחנו יודעים מה המצב. אנחנו מכירים את העיוות שצריך לתקן, לכן אנחנו גם לא אומרים לא, אנחנו עזרנו לכם לקדם את המהלך הזה. אני חושב כמו בסקטור הפרטי, שהסכמתם שצריך להכניס תיקון. הנבואה שלי שהתיקון בוא יבוא, שאתם פשוט לא תעמדו בזה. אתם לא תעמדו בזה, כי תתעורר ביקורת ציבורית איך יכול להיות שמידע רלוונטי לנותני רישיונות, מידע רלוונטי, לא כללי והיולי, הבן אדם פעם היה לו רישום פלילי כזה או אחר, אתם תגלו, אתם תראו בתוך כמה שנים שהמקרים יצטברו.

אני מקווה שהמקרים לא יצטברו כמקרים קשים, אתם תשנו את החוק. אתם תראו, פשוט לא תעמדו בזה.

אני חושב שגם התקנות והמדרג שהן מציעות, במיוחד התקופות, בסופו של דבר זה האיזון שנוצר בין חומרת העבירות לבין התקופות שנקבעו. הרי גם המידע שעומד בפני הרגולטור בקבלת החלטה, צריך להביא בחשבון, כמו שאדוני אמר, שאנחנו לא רוצים שאותו אדם שלפני עשר שנים היה איזה מב"ד לגביו - - - דווקא בעניין הזה אני פחות בכיוון שלך, כי אני חושב שחלק גדול מהדברים שאנחנו מדברים עליהם זה עבירות שנופלות בקטגוריה של מה שנקרא "עוון". כל הדוגמאות האלה של המאסדרים ושל קבלת רישיון, דווקא ההבחנה פה לא מאוד עוזרת לנו. בואו נעבור רגע לנושא התקופות. בהמשך לדברים שלך,

כגישה כללית, אני לא חושב שזה אותה גישה של ועדת החוקה בזמנו שהפנתה אותנו לקבוע את ההסדר בתקנות, שבתקנות נקבע את פרקי הזמן שבהם נתפוס את 100% החקירות. חד-משמעית. זה מרוקן את כל ההצעה. אחרת אין טעם בתקנת משנה (ב). גם מבחינתנו זה לא 100%. זה רחוק מזה, ואפשר לראות - - - ההנחה הייתה שיהיו חקירות תלויות ועומדות שלא ייכנסו במגבלת הזמנים. הערה שנייה, איכשהו העניין של חומרים מסוכנים תפס פה נראה לי נפח, אני לא יודע בכמה תיקים מדובר - - - כי נציגות הגנת הסביבה הגיעו לדיון. כל משרד היה יכול להעלות את - - - זה דבר חשוב מאוד, אבל כשמסתכלים על נתוני המשטרה, שבהחלט חל בהם שיפור משמעותי בשנים האחרונות, בין היתר לאור הערות של חברי כנסת ושל הוועדה הזאת, צריך להסתכל איפה יש את אותם עיכובים. ואם יש כאן טענה שאותם עיכובים חלים בעבירות מסוימות,

צריך לבדוק באיזה עבירות באמת חלים אותם עיכובים, האם זה בעבירות מהרף העליון, האם זה לא כולל גם הרבה עבירות מהרף התחתון. ועוד נתון אין לי את הנתונים מולי, אני לא יודע אם זה הובא בפני הוועדה עוד נתון שכדאי לבדוק זה מה שיעור התיקים שהסתיים בכתבי אישום, כדי להבין אם באותה עת היה צורך בהעברת המידע. ולכן אני חוזר על הצעתי כן להתבסס על אותו עוגן שהיה בזמנו בדיוני ועדת החוקה כאן, וזה היה העוגן, במובן מסוים היה כבר רצון לקבוע את זה בחקיקה, ורק מכיוון שהוסכם שזה העוגן ושבתקנות נסדיר את החריגות לפה ולשם, אז כבר לא הסדירו את זה בחקיקה, אבל אותו עוגן דיבר על 18 חודשים ברוב התיקים, וכמובן בתיקים חמורים או מורכבים יותר, אולי אפשר לחרוג לפה ולשם, תוך שמירה על מנגנון ההארכה של היועץ המשפטי. כרגע הוא מנוסח בצורה מאוד מרחיבה. רק תיקון. מאחר שנכחתי כאן בכל הדיונים שהתקיימו בשעתו בחוק, ההצעה של 18 חודשים היא הצעה שעלתה מהוועדה, זו לא הייתה הצעה שלנו, כמשרד המשפטים, כבר אז היינו מודעים לכך שפרקי הזמן לא עולים בקנה אחד, לא עם הפרקטיקה הקיימת וגם לא עם החקיקה שאושרה בכנסת באותה עת של אותו תיקון להתיישנות שהזכיר גלעד. אנחנו מדברים על פרקי זמן ארוכים יותר, הם עדיין מצריכים הגבלה, כפי שביקשנו לקבוע בתקנות, אבל פרק זמן של שנה וחצי לא ייתן מענה לגופים הזכאים לקבל מידע. הדיון פה על הפרוצדורה של מסירת המידע ועל הפרקטיקה שבה זה יעבור, או כמו שהיושב-ראש חושב, לא יעבוד, חשוב מאוד. לי עדיין מאוד מאוד חשוב להעלות למודעות את זה שאנחנו משחקים בנדמה לי בכל החוק והתקנות האלה. החוק שעבר, התקנות והבדיקות. מה שהזכרת זה מה שמוצאים באינטרנט ומה שלא מוצאים באינטרנט, ששם אדם שאיתרע מזלו, שמידע אודות תיק פלילי שהתנהל נגדו,

מעצר או משפט, התפרסם ברשת האינטרנט, אז יש עליו מרשם פלילי בל יימחק. ויותר מזה, החוק הקיים והמצב הקיים אוסר על מסירת מידע על זיכוי.

הוא אפילו לא יוכל לבוא עם פלט לפי החוק הקיים, לבקש מהמרשם הפלילי: תוציאו מהמידע המשטרתי, כשהתיק נסגר בזיכוי. הוא לא יוכל להוציא נייר כזה, ואז יש עליו מרשם פלילי שמתנהל בלי יכולת להתמודד איתו בכלל. וזו מציאות שהחוק לא רק שלא מתקן אותה, החוק מקשה עליה. זו סוגיית המידע הנוסף שיש לגביה אמירה. תחשבו על הסיטואציה.

אולי פספסתי. קראתי את החוק, אולי לא הבנתי. תתקנו אותי. עוד פעם, סליחה רגע, אדוני. אדם לא יכול לבקש את המידע? הוא לא יכול להביא פלט, הוא רק יכול לראות על מסך. אסור לו להעתיק, אסור לו לעשות שימוש. בן אדם שהתפרסם עליו שהוא נעצר בחשד לשוד קשישות, ואז התיק נסגר בזיכוי, הוא לא יוכל להביא מסמך רשמי המשטרה. תעודת יושר אולי הוא יוכל להוציא איכשהו, שזה כבר לא קיים.

המטרה פה הייתה כמובן טובה, כדי לא לייצר את היכולת להפעיל לחץ על אדם בריאיון עבודה: לך תביא וכו'. יש הוראה ספציפית שאוסרת מסירת מידע על זיכוי. כי לא רצו ש - - - התיקים שהיו. אדוני, הנחת המוצא היא שהגופים שלא זכאים לשקול מידע, לא זכאים לקבל אותו. וממילא גופים שרשאים לקבל מידע, יקבלו אותו כדין ממשטרת ישראל. הנחת העבודה שלי, שכאשר יגיע אליי מישהו להתראיין, אני לא יודע אם החוק אוסר לי,

אני אשמח שתגידי לי, כי אני לא רוצה להיות עבריין, אני אחפש את שמו בגוגל לפני שאני אזמין אותו לריאיון. אולי זה אסור, אבל אני הולך לעשות את זה. אני מודיע כאן, אני הולך לנצל את הזמן עד הבחירות הקרובות - - - אנחנו המלצנו שהיועצת המשפטית לממשלה רק תנזוף בך בשלב הראשון... אני אשמח לנצל את הזמן עד הבחירות הקרובות, שעוד יש לי חסינות, אני מקווה שגם אחריהן. אין לך חסינות - - - למה? לחפש לצורך העסקת עובד בכנסת? זה לא חסינות מהותית, תעשה לי טובה. להכניס ספרי תורה לכותל, זה חסינות מהותית. אתה מבלבל בהבנת המושג של חסינות מהותית... לצורך העסקת עובדים בכנסת יש סמכות לכל מי שצריך לקבל ולשקול דברים כאלה.

אז במשרד עורכי הדין שבו עבדתי קודם. אנשים יחפשו בגוגל - - - אגב, למשרד עורכי הדין, ללשכת עורכי הדין - - - לא. לעורך דין שמעסיק. לשכת עורכי הדין לא רלוונטית לסיפור הזה. כשאתה מעסיק עורך דין, אתה צריך לדעת - - - לא עורך דין. אני משרד עורכי דין, רוצה להעסיק מזכירה. אני מחפש את שמה בגוגל וגיליתי שהיא נעצרה בחשד לשוד קשישות, ועכשיו מסתבר שהגברת זכאית מכל עוון ופשע, העלילו עליה. מישהו העליל על יוסף ק. שהוא שדד קשישות, ועכשיו הוא תקוע אתכם ולא יכול להוציא מכם פתק או אישור שהוא זכאי. זה אירוע שהחוק הקיים מייצר, והאמירה שאסור לי לשקול את עברו הפלילי של אדם, וגם אסור לי לשאול, וגם מותר לו לשקר,

אבל לגוגל אסור לשקר כנראה, וכשאני אמצא בגוגל, אני אמצא את זה. זה אירוע אחד. זה לא מדויק, כיוון ששאלות שנוגעות לעברו

אין איסור על שאלות בעל פה. יש לי שאלה בהקשר הזה. זה לא קשור לנושא התקופות. תיכף נחזור לתקופות. מכיוון שהממשלה מודעת לצורך לעשות תיקון בחוק סביב הסוגיה הזאת, הלוואי ועוד נספיק לעשות את זה בפגרה מכוח ועדת הסכמות שתסכים להצביע על הצעת החוק הממשלתית במליאה בקריאה ראשונה, נביא את זה לוועדה ולא נצטרך להמתין לדצמבר וינואר לקדם את זה. זה אירוע אחד. רק לגבי האירוע הזה אני רוצה לשאול.

ברור לי שהחוק רוצה לייצר מצב שהוא נכון, שהוא מוציא ממרחב הלגיטימציה מצב שבו מעסיק יושב מול מועמד וחוקר אותו על עברו הפלילי כי הוא ראה בגוגל. אנחנו צריכים לשאול איך אנחנו מתמודדים כי אנחנו לא בוחני כליות ולב, זה קצת קשה, מה אתה עושה? הבן אדם ראה את המידע בגוגל, אי-אפשר לשחק - - - גם אין חובה למסור, אבל מותר לשאול.

מותר לי לשאול את הבן אדם אם הוא שדד קשישות. אסור לשקול וגם אסור לך להחתים אותו על תצהיר בנושא. לשאול מותר, אסור לשקול בעיקרון מידע פלילי נוסף - - - מידע פלילי, לא עבר פלילי. - - - לאדם פרטי? זה כרגע החוק. אני רוצה רגע לשאול שאלה אחרת. נלך עם הכיוון של חבר הכנסת רוטמן, בואו נאמר שיש אדם שלא מצליח למחוק את טביעות האצבע הפליליות שלו מהאינטרנט וכו'. הוא יודע, אדם יודע שהוא יגיע לריאיון עבודה ומולו ישב מעביד שאולי יהיה מאוד מאוד ממושמע וייזהר בכלל להעלות את השאלה, כדי שלא תהיה טענה שהוא כן שקל את זה, המעביד יש לו מחלקת כוח-אדם מיומנת, עורכי דין, אומרים לו: אל תשאל. תדע, אבל אל תשאל. הבן אדם יודע שיש טביעות אצבע של עברו הפלילי, יש כתבות, אנחנו יודעים שיש בעיה עם זכות המחיקה של מידע, בן אדם רוצה בעצמו להעלות את זה, והוא אומר: תקשיב, אני יודע שאם עשית גוגל, ראית את זה, ואני רוצה לומר לך שמדובר בהאשמות שווא. הינה, הייתה חקירה, התיק נסגר מחוסר אשמה.

על פי מה שאומר חבר הכנסת רוטמן, לא מאפשר לבן אדם לקבל מכם את הפתק הזה. האם נכון ללכת עד לשם? אני לא אפתח על זה דיון, כי זה לא התקנות. אני רק אומר שאני חושב שלקראת תיקון החוק, מכיוון שאנחנו מתכתבים עם החיים כמו שהם, אם לבן אדם נסגר התיק בחוסר אשמה, הוא רוצה להסתובב עם הפתק הזה בכיס. יש לו החלטה של בית משפט, הוא לא מנוע מלהסתובב עם ההחלטה של בית משפט בכיס. אם המשטרה סגרה את התיק מחוסר אשמה? יש לו החלטה של בית משפט. יש לו הודעה ממשטרת ישראל על סגירת התיק. שמחה, יש פה אמירה חשובה, שאדם - - - שזוכה.

שהוא זכאי לקבל הודעה מהמשטרה על סגירת התיק ועל - - - או פסק הדין במקרה של זיכוי או הודעת סגירה של תיק - - - כתוב שאסור למצוא מידע על זיכוי במידע משטרתי. עשינו את ההבחנה בין המידע, שהיא הבחנה מאוד מאוד קשה, כפי שעלה כאן כבר בדיון הקודם, שלא נכחת בו. עשינו את ההבחנה בין מידע מהמרשם הפלילי לבין מידע שהוא תוכן. פסק דין הוא לא מידע מהמרשם הפלילי, הוא פסק דין. השאלה פשוטה. המשטרה מחויבת למסור לאדם הודעה על סגירה - - - נכון. המשטרה מוסרת לאדם הודעה כזאת. אז פתרנו את הבעיה. בעניין הזה הבעיה נפתרה. לא כולל העילה. זאת נקודה חשובה. אני אגיד את האמירות העקרוניות שלי, כי באמת זה דבר שצריך לבוא לתיקון חקיקה. בסופו של דבר הסמכות שלנו להתעסק בתקנות היא גם היכולת לבוא ולהגיד שיש בעיה עם החוק עצמו ועם ההסדרים שבו, אי-הבהירות שלהם בהקשר הזה. הדיון פה על השאלה אם יש הבחנה בין מידע למידע נוסף. אם זה נכנס לגדר מידע נוסף, אז לכאורה גם פסק דין מזכה לא עוזר לי, ואסור לי לבקש ממנו פסק דין מזכה, כי אז אני עובר עבירה אחרת. אם אתם מגדירים פסק דין כמידע נוסף. אני לא יודע אם אתם מגדירים פסק דין כמידע נוסף.

יש הצעת חוק ממשלתית שמבקשת לתקן מה שנקבע בסעיף 38 לחוק.

חושב שבהרבה מאוד מהאלמנטים שנדונו פה אנחנו לוקים באנכרוניזם. אנחנו לוקים באנכרוניזם פעם אחת כשאנחנו מתעלמים מהמרשם הפלילי של גוגל, אנחנו לוקים באנכרוניזם כשאנחנו מדברים על זה שחצי מיליון שאילתות ביום זה הרבה סליחה, זה הערה על קודם חצי מיליון שאילתות ביום, כמעט כל אתר אינטרנט עם מנוע חיפוש, שמכבד את עצמו, מקבל יותר שאילתות ביום, ומשטרת ישראל בסטרט-אפ ניישן בהחלט יכולה להרשות לעצמה לייצר את המנגנון שיתמודד עם השאילתות האלה. אני מציעה שאחר כך נציגי המחשוב של משטרת ישראל יסבירו את ההבדל בין שאילתה לדף גוגל. גם אני אשמח. אני יודע על מנגנונים לחיפוש ואיסוף מידע. אנחנו מרמים את עצמנו, וזה הנושא בעיניי שהוא המשמעותי ביותר.

יש איזה תפיסה שלממשלה מותר הכול, ולאזרח אסור כלום, ולא היא. זה צריך להיות להפך. למה אני אומר את זה? מאחר שקרה אירוע במדינת ישראל, אולי אתם לא זוכרים כי זה היה מזמן, שנקרא "מסמך יצחקי". מסמך יצחקי קרה כאשר הגיע איש בתוך משטרת ישראל, נכנס לחדר ואמר: בבקשה, תאספו לי את כל המידע שיש על נבחרי ציבור. העובדה שמשטרת ישראל מסוגלת לעשות איסוף כזה במאגרים הפנימיים שלה, שאינם המאגר הפלילי ואינם המאגר המשטרתי, כי אם זה היה,

והוא לא היה יכול ככל הנראה לעשות את זה, והמאגרים שמוסדרים בסעיף קטן בחוק הזה שאומר שהמשטרה תנהל מלבד זה את המאגרים שהיא זקוקה להם לעבודתה וחוק זה לא יחול עליהם, מייצרים לא רק פגיעה אדירה בכל המטרות של חוק המידע הפלילי, זה כמובן עניין של אופן השימוש בהם. אבל כל מה שהמידע הפלילי ותקנת השבים נועד למנוע נעשה באמצעות המאגרים הפנימיים של משטרת ישראל והמאגר המודיעיני של משטרת ישראל, כי מה שקורה זה שהמידע נמחק כדת וכדין מהמאגר המשטרתי, מופיע שהוא הוצא מהמאגר הפלילי, חלפו X שנים, ואז בכל רגע נתון יכול לבוא כמעט כל גורם, לא בדרגות אפילו מאוד מאוד בכירות, אבל גם גורם משטרתי, לבוא ולהגיד: תוציאו את כל מה שיש מהנפטלין, ולעשות בזה כרצונו, ואחר כך חלק מהמידע יוצא או לא יוצא. יש את ההגנה מפני מאגר המידע של גוגל, שהוא לא מוסדר, ויש את חוסר ההגנה או אי-ההגנה. בשניהם אנחנו לא מגנים, לא מפני הפרטי ולא מפני מה שמשטרת ישראל משתמשת בו לצרכיה, כשלפעמים גם יש עילות מה הם בדיוק צרכיה,

או האינטרס הציבורי, ועליהם בדיון נפרד. ולכן בשני התחומים האלה אנחנו עושים מעצמנו צחוק במחילה, עושים מעצמנו צחוק בתחום של ההגנה על הפרט, אנחנו אומרים שרק לגופים מסוימים תהיה הסמכות לשקול את המידע, לגופים פרטיים לא תהיה סמכות, המידע יגיע אליהם, ולא יהיו ההגנות בספירה הפרטית, ובספירה המשטרתית העובדה שיש מאגר שלא מפוקח בכלל,

תיק שנסגר במב"ד קיים שם לעולמי עד, אין אפשרות לאף אחד - - - תיק סגור כלול בחוק, זה לא מאגר מידע.

אבל מותר לשמור את המידע הזה לצרכיה של המשטרה במאגר שהמשטרה זקוקה לו לעבודתה לנצח. זה בדיוק העניין. אנחנו מייצרים לעצמנו איזה חלון ראווה, שלאט לאט אנחנו סוגרים או פותחים אותו בהתאם לחוק. אני חושב שעד שלא נסדיר את מאגר המידע הזה, נעשה צחוק מעצמנו באופן עבודת המשטרה. והשאלה שעלתה קודם, האם המשטרה היא הגוף המתאים לעשות את הבדיקות האלה עבור כל הגופים, אני אומר בצער, אני אפילו לא בטוח שהיא הגוף המתאים לעשות את זה עבור עצמה. תודה, אדוני. אני בכוונה מבקש לא לפתוח פה את הדיון. אני חושב שזאת סוגיה ראויה, שצריך לעסוק בה. במסגרת תיקון חוק ממשלתי לתקנת השבים אני חושב שצריך לעסוק בה. כשנגיע לתיקון החוק, צריך לראות. אני לא בטוח שזאת הזירה הנכונה, הפעילות של המשטרה. החוק הזה לא בא להסדיר את פעילות המשטרה או שימוש המשטרה בחומר מודיעיני, ויכול להיות שצריך להסדיר את זה. בסדר גמור. זה בהחלט נושא חשוב ונושא ראוי. אם אפשר רק להבהיר מה שקיים בחוק בעקבות השאלות שעלו, אני רק אענה בכמה מילים לחבר הכנסת רוטמן על השאלות שהיו. לא לגבי התיקונים העתידיים, אלא בכל זאת מה קיים בחוק כרגע. הנושא שהעלית לגבי המידע הנוסף שנמצא למשל באינטרנט, אז יש הסדרה בסעיף 38 וסעיף 42 לעניין שקילת מידע נוסף. אין איסור, לא על שאילת שאלות ולא על חיפוש מידע, אבל כן יש איסור לשקול מידע כזה. זה עלה היום בתחילת הדיון שלנו, שיש הצעת חוק ממשלתית, ויש גם הצעת חוק פרטית של היושב-ראש לתקן כך שזה לא יהיה איסור פלילי, אלא איסור נורמטיבי בלבד. זאת אומרת, שאם אני עכשיו מחפש בגוגל על בייביסיטר לילדים שלי, ואני מגלה שהיא פדופילית, אסור לי, אני חייב להעסיק אותה. ואם אני לא מעסיק אותה, אני במאסר שנתיים. זה האירוע. אני רק אגיד שלגבי טיפול בקטינים ולגבי אבחון יש חריג בחוק. יש חריג בחוק, אבל אני לא מוסמך לשקול. - - - שנייה. אז לא פדופילית. להפך, לא על בייביסטר. במשרד עורכי הדין שמעסיק - - - עוזרת. בכוונה אני מתרחקת שנייה. במשרד עורכי הדין זה חל. בעיניי זו שערורייה, אני רק אומר. יש תיקון. זה התיקון, אני לא אחזור על דברים שאמרתי. בואו נעבוד ביחד כדי לטפל בו. אני גם אזכיר שבסופו של דבר שירותים בעלי אופי מאוד אישי ייכנסו תחת ההחרגה של העסקה של פחות משישה אנשים, גם זה צריך לזכור. שמעתי כתבה בגלי צה"ל, כדאי שידייקו בעניין הזה, כי צריך לתקן, אבל הסיטואציות האלה של אדם אחד שאני מכניס לתוך ביתי, גם בהצעה הממשלתית - - - ואם יש לי עשרה עובדים זה בכלל לא מפריע לי שהוא שדד מהמעסיק הקודם... נו, בסדר. בשביל זה נדבר על התיקון. דעתנו בעניינים האלה לא מאוד רחוקה. בסדר גמור. בכל מקרה, אנחנו צריכים להתקדם עם התקנות. נחזור לעניין המועדים. עו"ד לירון אשל בזום. תודה, אדוני. תודה רבה, אני מצטערת על ההשתתפות ממרחק. אני רק אגיד שהרציונל של החוק והתקנות כמובן הוא חשוב ומובן, וישבנו גם חודשים ארוכים עם חקיקת החוק ב-2019, שלא לומר שמי שזוכר גם ישבנו לילות ארוכים כדי שהוא יעבור, אבל אני אגיד גם יותר מזה, שהאינטרס של כל הצדדים כולם, הרי בסופו של דבר שהרשויות יקבלו את ההחלטה כמה שיותר מהר, זה האינטרס הציבורי, זה האינטרס של הנפגע, זה האינטרס של בעל הדין. אבל אני אגיד שיש אירועים מסוימים כמובן כשאני מדברת, אני מדברת על פגיעה בקטינים שמצדיקה החרגה. כרגע התקנות, כפי שהן מנוסחות היום, הן נותנות תקופה של שלוש שנים, ארבע שנים ושש שנים במקרים החמורים ביותר הדאגה שעולה אצלנו זה מה קורה בתיקים של פשע, שאחרי ארבע שנים ויום מגיע מורה למשרד החינוך ורוצה לעבוד עם קטינים, והמידע כבר לא נגיש ולא עובר למשרד החינוך. היה פה שיח ער מי רשאי להדביר או להשתמש בחומרים מסוכנים, חלילה מבלי להקל ראש בסוגיה הזאת, כשאנחנו מדברים על פגיעה בילדים האדם עצמו הוא המסוכן לילדים. ופה זה לא פחות מדיני נפשות. אנחנו צריכים את המידע הקריטי הזה, כדי להבין מי יכול לחנך, לשמור, להגן על ילדים. אני אומרת בהמשך למה שאמרה הקואליציה לחינוך מלידה ומה שאמרה נציגת משרד הרווחה, בסופו של דבר כשאתה מושך את השמיכה למקום אחד, אתה חושף במקום אחר. אנחנו חושבים שככל שמדובר בפגיעות בילדים, בטח פגיעות חמורות, התקופה צריכה להיות הכי ארוכה שאפשר. אני רק אגיד משפט אחרון. לשם הדוגמה, אני אפילו לא מדברת על עוון, אבל בכל הנוגע לפשע, יש עבירות של ארבע שנים ויש עבירות של שש שנים. למשל מורה שיש לו תיק פתוח על בעילה אסורה בהסכמה של קטינה מעל גיל 14, אחרי ארבע שנים למעשה המידע הזה לא יועבר יותר למשרד החינוך, ואותו דבר במעשה סדום בקטין שהוא מעל גיל 14. צריכים לחשוב, גם אם זה לא מרבית התיקים, והנתונים מצויים בידיכם, אני מסכימה שבפרקטיקה ההחלטות מתקבלות לפני ארבע שנים, אבל באירועים האלה כשמדובר בפגיעה אנושה בילדים, אנחנו חושבים שמרבית זה לא מספיק, ולכן צריכים להרחיב את השנים האלה. לא ייתכן שבארבע שנים ויום מורה שיש לו תיק פתוח על מעשה סדום בקטינה זה מידע שיהיה חסום בפני משרד החינוך. אנחנו חושבים שצריכים לעשות פה חשיבה מדוקדקת ופרטנית. אני לא רואה עוד אירוע שמצדיק עוד מתחם של עבירות או של אירועים כאלה שמצדיקים החרגה של העברת מידע. אין לי אלא להצטרף לדברייך, רק שאני חושב שהפתרון הוא לא באמצעות הרחבת התקופה, כי זה לפרוס מצודה רחבה על דברים קטנים. היה צריך לפתור את זה בדרך שכבר ציינתי. גוף שהוא גוף מאסדר צריך שיהיה לו את המידע הרלוונטי לשיקולים שלו. כך זה היה צריך להיות. אז בואו נוריד לגמרי את התקופות.

התקופות הן - - - ככל שלמורה יש תיק חקירה פתוח על תקיפה, שזה גם יכול להיות רלוונטי לבן אדם שמלמד את הילדים שלנו, אז גם זה לתקופה - - - אני לא אומר לתקופה לא מוגבלת, אבל הרעיון שאין פה מדרג על פי הזיקה בין החשד לבין הזכות המתבקשת הוא לא הגיוני, ואל תחזרו לי על ענייני המחשוב,

לא ענייני מחשוב,

אני אתן לך דוגמה אחרת שנתקלתי בה כשערכתי מכרז. בעולמות המכרזים אנחנו מתעסקים בדרך כלל עם עבירות כלכליות, עבירות מס ורמאויות למיניהן, כדי שלא ישפיעו לרעה על המכרז. אבל במכרז שאני ישבתי בו, זה היה מכרז לציוד לאירועים של משרד ממשלתי גדול וחשוב, אחת ההצעות שקיבלנו היא הצעה של חברה שפחות משנה קודם עובדיה הורשעו בגרימת מותה של הקצינה נעמה בצלאל בהר הרצל וגרימת וחבלה חמורה בחייל נוסף. על פני הדברים אף אחד מאיתנו לא היה חושב שהריגה או גרימת מוות ברשלנות וגרימת חבלה חמורה אלה עבירות שרלוונטיות למכרזים או למכרזים לציוד לאירועים - - - תלוי איזה מכרז. זהו בדיוק,

אי-אפשר - - - אי-אפשר לקבוע את הדברים האלה מראש ולסווג שמשרד ממשלתי פלוני שעורך אירועים, יוכל לקבל מידע על העבירות האלה, כי 99% מהעבירות של גרימת מוות לא נוגעות בכלל לסיטואציות שרלוונטיות לא לחברות הפקה ולא לעולמות המכרזים. אז מה אתם אומרים? מכיוון שאנחנו לא יכולים לתת מענה למסירת המידע הרלוונטי למאסדר ב-100% מהמקרים, אז בואו נעמיד את זה על אפס. בכלל לא.

אנחנו מציעות פרקי זמן שהם פרקי זמן שייתנו מענה לכל גוף שהוא גוף שזכאי לקבל מידע מהמרשם הפלילי. פרקי הזמן האלה הם ארוכים דיים, והגוף מחויב לשקול את העבירות האלה בהתאם לאמות המידה שקבועות בחוק, ובהתאם לקריטריונים שקבועים ביחס לתיק תלוי ועומד,

זיקה לעיסוק הספציפי. ואמות המידה האלה, השקענו בהן כאן סביב השולחן הזה מחשבה רבה, ואני חושבת שיש בהן היגיון רב, ואני חושבת שהגוף, ברגע שהוא מחויב להפעלת שיקול דעתו המינהלי בהתאם לאמות המידה שבחוק ובהתאם לנהלים שנקבעו, בדרך הזאת אנחנו מבטיחים גם את תקנת השבים, בתוך פרקי זמן שהם פרקי זמן סבירים, לא בלתי מוגבלים ולא חורגים מכל חקיקה שקיימת בהקשר הזה. פרקי זמן שהם עולים בקנה אחד עם משך החקירה וטיפול התביעה, ובתוך זה שיקול הדעת של הגוף ייתן את המענה לאותם מקרים שנכון לשקול. אני מסתכל על המספרים של המשטרה, ואני דווקא אלך לעבירות הפשע, היותר חמורות. האחוז של תיקי המב"ד שקיימים מעבר לשלוש שנים הוא 2% מכלל התיקים. אלה המספרים שלכם. אני מסתכל על עבירות פשע 221,000 תיקים מוכרעים עד שנה, עוד 15,000 בין שנה לשנתיים. על איזה נתונים אתה מסתכל? של איזה שנים? 2018 עד 2021. אלה הנתונים שיש לי. בין שנתיים לשלוש 4,285. תסכמו את כל המספרים, תראו שאחרי שלוש שנים כל מה שיש הוא 2%. הייתי יכול להבין לאור הנתונים, אם הייתם עומדים בתוקף על העניין שנכון שהרוב בצורה מאוד איכותית מבחינתכם נסגר אחרי שנה, אבל עדיין גם עד שנתיים מדובר פה במסה לא קטנה, של כמעט 40,000 תיקים שמחברים את העוון והפשע, וגם שנתיים עד שלוש זה 10,000 תיקים, אבל אחרי שלוש שנים יש צניחה דרמטית. אני רק אדייק את הנתונים. המשטרה, אם אני טועה, תדייקו אותי. הנתונים האלה מציגים את התיקים שהוגש בהם כתב אישום.

על המספרים האלה יש את כמות התיקים שנסגרו בסופו של דבר. זה לא רלוונטי לדיון שאנחנו מקיימים. אני אסביר איך הם רלוונטיים. אם בחלוף ארבע שנים יש לי כ-2,000 תיקים שבסופו של דבר יוגש בהם כתב אישום, חוץ מהם יש לי עוד X מאוד גדול שאני לא יודעת מהו.

יש X מאוד גדול שאני לא יודעת מהו שייסגר בסופו של דבר,

היכולת לקבל החלטה פרטנית ביחס לכל אחד מהתיקים האלה היא מוגבלת. עם כל הכבוד לכם, תגישו ביום ראשון נתונים מסודרים. אתם רוצים לשכנע אותי שאין יכולת, אבל אתם לא מספרים לי מה זה ה-X הזה, אז תכבדו את עצמכם ואותנו ותביאו את ה-X ונחליט, כי כרגע הנתונים המספריים שיש בידינו לא מצדיקים מעבר לשלוש שנים.

גם בנתונים הקיימים אפשר לראות שהמסות הגדולות הן באמת תיקים שנגמרים. הרי זה לא העניין בשאלת המב"דים, הרי אלה תיקים שבהם הוגש כתב אישום. ברגע שמוגש כתב אישום ובסופו של דבר אפשר להעריך שהם יתבררו באיזה תקופות. אנחנו מדברים על ההליכים שנמשכים יותר זמן. אז תביאו את הנתונים. אתם מבקשים לשכנע אותנו שאתם צריכים את זה בגלל שאתם לא עומדים בזה, ואתם מביאים לי נתונים לא רלוונטיים. אנחנו יכולים להגיד מבחינת - - - לא, אל תגידו. אתם לא תציגו לי נתונים סלקטיביים. זה קורה כל הזמן, גם אם לא בכוונה. חברים,

אתם מביאים נתונים מספריים, וזה עניין של עיקרון, של איך הוועדה הזאת עובדת, אתם בחרתם להביא את המספרים האלה, אז אל תספרו לי עכשיו שיש מספרים עלומים. תביאו לי טבלה מסודרת. טור אחד כמה הגשתם כתבי אישום, טור שני כמה מב"דים נשארו. אני לא מצליח להבין את הנתונים שאתם נותנים לי. אני מקבל מכם נתונים, אתם אפילו לא מגדירים בכותרת של הטבלה במה מדובר, נותנים לי את החומרים הגולמיים. תכינו סיכום, תביאו ונדבר. מעבר לנתונים, אני חושב שזה גם מופיע בהסבר. בסופו של דבר התקופות הוצעו לפי הנחיית פרקליט המדינה. מה הקשר בין הנחיית פרקליט המדינה לבין זה? בסופו של דבר ההארכה של התקופות האלה נעשית בבקשה ליועץ המשפטי לממשלה לאישור. אנחנו יכולים לראות שמאז שנקבעו התקופות, גם לחקירה המשטרתית וגם לטיפול הפרקליטות בתיקים, אנחנו כמעט ולא מתמודדים עם בקשות להארכה.

זה נכון שהרוב נסגר במהלך התקופות שקבועות גם בהנחיה וגם באותה הנחיה משטרתית. לכן כשאנחנו מדברים על אותם מב"דים, ואדוני במהלך הדיון העלה את השיקולים של חקירה, גם אם בסופו של דבר יוחלט להורות על סגירה מטעמים ראייתיים - - - אדוני, אם אנחנו מגלים שאחרי שלוש שנים נותרו אלפי מב"דים, הם לא משתתפים פה בנתונים, כי חלקם הגדול נסגר, אז הם לא בטבלה. זו הפעם הראשונה שאני מבין שהם לא בטבלה. אם אתה בא ואומר לי שמסתבר שבניגוד לרושם ראשוני, זה לא ש-2% קיימים במערכת, יש פה עוד אלפי תיקי מב"דים, מכך נגזר שני דברים,

שתהיו בעומס בלתי אפשרי של פניות ליועצת המשפטית, והדבר השני, יש פה גם השלכה על האינטרס הציבורי, כי יש המון המון אנשים שעדיין חשודים בפלילים באופן שרלוונטי למאסדר ולרגולטור, אז האיזון אל מול תקנת השבים הוא מסוים.

אחרי שתציגו את הנתונים כמו שצריך, ולא את הנתונים הגולמיים, אלא תגידו סיכום כמו שצריך זה לא התפקיד של היועצות המשפטיות של הוועדה, כמו שקרה לנו בדיונים הבלתי נגמרים על ההיוועדות החזותית, להיות גם יחידת הסטטיסטיקה והמחקר של משטרת ישראל תביאו שורות תחתונות, תנתחו את הנתונים שאתם מציגים לנו. אם יסתבר שבסך הכול מה שנשאר מהמב"דים זה 2% בעבירות הפשע, אז אין הצדקה למתוח את התקופה, כי אז דבר ראשון אתה אומר שפוטנציאל הפגיעה באינטרסים ציבוריים מוגנים הוא יותר נמוך, כי זה לא המון אנשים, ודבר שני אתה אומר שהיועצת המשפטית כשהייתי מתמחה במחלקת בג"צים, עברנו על עררים פליליים יפקידו מישהו שיעבור על הבקשות של היועצת המשפטית. בסדר, אפשר לחשוב. אז יש כמה מאות בקשות שיגיעו ליועצת המשפטית פעם בשנה. תביאו את הנתונים. אני לא אעשה דיון היולי. אתה צודק, אדוני היושב-ראש - - - דבר שני שאני רוצה לשאול אתכם, ופה עו"ד שרון לא יהיה מרוצה ממני, אבל לא נורא. אני מסתכל רגע על תקנת משנה (ב) ושואל האם מבחינת האינטרס הציבורי לא היינו צריכים לאפשר לבקשה הזאת להגיע ליועצת המשפטית גם מצד הגוף החוקר? הגוף שמבקש למסור את המידע זה לא בהכרח הגוף שזכאי לקבל את המידע.

כתוב "הגוף המבקש". הגוף המבקש יכול להיות גם הגוף החוקר?

ויכול להיות גם גורם אחר, כמו למשל גורם שאחראי על מינויים. זה הגוף שמבקש להאריך את התקופה. אם זו הכוונה, אני מבקש שזה יובהר, כי הרי ברוב המקרים הגוף שזכאי למידע, יכול להיות שהוא לא יודע על החקירה. לפעמים אנחנו במב"דים ואתה אומר: רמת החשד היא מאוד גבוהה, אבל אני עושה השלמת חקירה שביקשו ממני מהפרקליטות, ולפעמים המשטרה אומרת: רמת החשד היא יותר נמוכה. ברוב המקרים הגוף החוקר הוא זה שיצטרך בעיניי לבקש את ההבנה שיש פה מידע שחייב להגיע, מה שאמרה עו"ד אשל. ואז דרך אגב גם אפשר בהנחיות פנימיות לבוא ולומר לגוף החוקר: כשאתם חוקרים חשד של פגיעה בקטין, ואתם עוברים את המועד כי אתם עושים השלמת חקירה, כי האדם עיכב את החקירה בתרגילים כאלה ואחרים, אתם צריכים לדעת שאתם פונים ליועצת המשפטית לבקש את הארכת מסירת המידע.

אני רק אחזור ואחדד דברים שאולי נאמרו קודם. הסעיף הזה מבחינתנו אמור להיות מצומצם ומסויג לסיטואציות מאוד ייחודיות, מאוד מיוחדות, זה לא משהו שאנחנו חושבים שהיועצת המשפטית לממשלה צריכים לעשות כדבר שבשגרה, ואנחנו גם לא מצפים שבקשות כאלה יגיעו כדבר שבשגרה לא מגופים זכאים ולא מגופים חוקרים. הם יגיעו בשגרה. סליחה, תן לי רק להשלים. כמו התפיסה הכללית ביחס לרישומים אחרים במרשם הפלילי ובמרשם המשטרתי כמה שפחות השפעה אנושית על התקופות. גם תקופות ההתיישנות והמחיקה של פרטי רישום פליליים זה משהו שלא נקבע באופן פרטני, לא על ידי השופט שגוזר את הדין ולא על ידי שום גורם אחר, אלא המחוקק קבע בהתאם לפרמטרים שנקבעו בחוק. וגם כאן מאוד חשוב לנו שהדברים האלה - - - חשוב לכם וזה לא יקרה, כי לא עשיתם את ההבחנה. אני חוגג את ההישג

בעיקר של משרד המשפטים, בהובלת המהפכה הזאת בתחום המרשם, אבל זה ממש שתי סיטואציות שונות. בסיטואציה אחת אדם הורשע בדין, נשא בעונש, שילם את חובו לחברה, ועכשיו אנחנו שואלים את השאלה איך האדם הזה פותח דף חדש. אדם לא צריך להיענש פעמיים. את העונש שלו הוא נשא. זה אל"ף-בי"ת של ענישה בחברה מתוקנת. אדם שילם את חובו לחברה, ועכשיו יש לנו אינטרס עמוק גם של החברה וגם בהגנה על היחיד שהוא ישקם את חייו. זה בסדר. פה אנחנו בכלל בסיטואציה אחרת. פה אנחנו בחזקת החפות.

אנחנו בחזקת החפות, אבל הרשות המבצעת באה ואומרת: יש לי סיבה, ואני יוצא מנקודת הנחה שיש סיבה טובה, אם בגלל התנהגות החשוד ואם בגלל רצון להשלים חקירה ושהאמת תתברר פה, ואם מסיבות שבאמת מדובר במקרה קשה. יש אדם בחזקת חפות, האדם עדיין נמצא בחשד, ועכשיו עוצמת ההגנה על האינטרס הציבורי שונה מהמקרה הראשון. עוצמת ההגנה במקרה הזה של חזקת החפות צריכה להיות יותר חזקה מאשר במקרה של הרשעה. אני מסכים שהשיקול הראשון הוא חזקת החפות, אבל השיקול של חזקת החפות גורם לזה שאנחנו לא מענישים את האדם בטרם שהוא הורשע בדין, אבל זה לא השיקול היחיד. יש גם שיקול של הגנה על אינטרסים ציבוריים. זאת הסיבה, ואני אחזור על זה עוד פעם ועוד פעם, שהיה צריך לעמוד על הראש ולמצוא דרך לפחות בחלק מהמקרים לייצר את הקשר בין תקופת הארכה לבין הזיקה הקיימת לחשד לבין הזכות המתבקשת. אתם אומרים: אי-אפשר.

אנחנו אומרים שזה קבוע בחוק, אדוני. אנחנו אומרים שהגוף עצמו מחויב לייצר את הזיקה הזאת. זה מה שקובע לו החוק. הייתה פה אמירה שלכם שלא תגענה הרבה בקשות ליועצת המשפטית, ואני אומר לכם שמכיוון שאתם לא יוצרים את ההבחנה בין הפישינג הכללי של מידע פלילי או חשדות פליליים לבין דברים שנוגעים בליבת הענקת הזכות, זו לא הזכות של אדם לעבוד, זו הזכות של אדם לקבל רישיון לעסוק. אפשר בשם חופש העיסוק לומר שלא צריך שום רישיון. עצם העובדה שהאדם ניצב אל מול רגולטור ומבקש ממנו את הזכות אומרת שהמחוקק חשב שבעניין הזה רמת הפיקוח היא יותר גבוהה, ויש מקום לצמצם את חופש העיסוק, אחרת הוא בכלל לא היה צריך לפגוש ברגולטור. כל אדם יכול לעבוד במה שהוא רוצה עד המקום שהרגולטור קבע. היה אפשר לומר שבאותם מקומות שבהם המחוקק חשב שיש פרוצדורה אחרת מסתם הלכתי לריאיון, אז בסדר, זה גם משפיע על העניין הזה, מה לעשות. זה לא ריאיון עבודה רגיל של בן אדם שמתראיין להיות רואה חשבון במשרד החינוך, זה אדם שהולך להיות מורה או מטפל, והרגולציה שם היא יותר חריפה, זה משפיע גם על זה. זו בחירה שלכם.

אני חוזר ואומר, שהולכות להיות הרבה מאוד בקשות ליועצת המשפטית. מי שלא מבין את זה, לדעתי עיניו לא בראשו. יהיו הרבה מאוד בקשות ליועצת המשפטית, המשטרה לא תיקח על אחריותה מצב שבו אדם שיש כלפיו חשד שהוא פגע בקטין בחלוף ארבע שנים שילך ויתראיין במשרד החינוך, אתם תהיו במצב שהמשטרה לאט-לאט, בתוך כמה חודשים, היא לא תיקח אחריות.

המשטרה תשגר בקשות ליועצת המשפטית. אם התקופות תהיינה סבירות, המשטרה לא - - - חכו תראו. אנחנו לא יודעים אם התקופות סבירות, כי אין לי מושג כמה מב"דים יש. אדוני,

רציתי כן להתייחס לזה, גם אמרתי את זה קודם, התקופות האלה נבחנו לא רק על ידינו, גם על ידי הכנסת, לפני שלוש שנים בדיונים שהתקיימו בזמנו בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (התיישנות), שמאז כבר עוגנה במסגרת החוק. התקופות שנקבעו - - - זה לא אותו דבר. מה הקשר של ההתיישנות לבין - - - אני אסביר. פרקי הזמן שנקבעו כפרקי זמן להארכת תקופת ההתיישנות הם פרקי זמן שנועדו לתת מענה לפרק זמן של חקירה פלוס פרק זמן של טיפול התביעה. העבודה שנעשתה גם אצלנו וגם כאן בוועדה ביחס לפרקי הזמן היא התוצאה שקיימת, החוק. אני מבין. הבעיה שלי עם שני הקצוות. התקופות הן בקורלציה. הבעיה שלי עם שני הקצוות. מצד אחד אני מבין שהנתונים שחשבתי שיש לנו,

אבל אני מעלה את החשד שהנתונים יראו בסופו של דבר שאין צורך בהוראה הכללית למתוח את הזמן לחמש-שש שנים, כי מדובר באחוזים מאוד קטנים, אבל אני חוזר בי מהטענה, כי אין לי נתונים. תביאו את הנתונים, נראה. הצד השני של המטבע הוא מה קורה דווקא באותם מקרים שבהם צריך יותר שנים, כי יש זיקה הדוקה בין מתן הרישיון או הזכות לבין החשד. זה תקנות, זה תחיקה. אני אומר עוד פעם, אני גם לא אקיים דיון תיאורטי בקיצור התקופות לפני שיש את הנתונים. תביאו את הנתונים, נדבר על קיצור התקופות. אתם כרגע בוחרים ללכת בשיטה של סטנדרט אחד, בין אם בגלל שאין דרך לטפל בזה אחרת, ובין אם זאת השקפתכם, אני חוזה הרבה מאוד פניות ליועצת המשפטית בעניין הזה, מאות בעתיד הקרוב, והדבר השני שבתוך כמה שנים יצטברו כמה מקרים שהציבור לא יוכל לקבל את העובדה שהיה חשד והוא לא הגיע לידיעת המאסדר, ואתם תיאלצו לשנות את התקנות ואולי את החוק. אני חושב שהלכתם על פתרון ממוצע, שאולי מתאים להרבה מאוד מהמקרים, ואתם תראו שתהיה לכם בעיה עם מקרי הקצה. ומכיוון שמקרי הקצה האלה בהגדרה יהיו במקרים כואבים, באדם עם חשד לפגיעה בקטינים שיעבוד במערכת החינוך, אדם שיש לו בעיות בטיפול בחומרים מסוכנים שיקבל רישיון, אדם שהזיק במזיד או ברשלנות בצורה דרמטית לסביבה ומקבל יכולת כזאת, נהג שיש לו היסטוריה של עבירות תנועה שאיכשהו לא הגיעו להרשעה פלילית ומחר יקבל עוד פעם רישיון להסעת המונים ותהיה תאונה, ואתם תראו מה יקרה. זו בחירה שלכם. אדוני, שוב, התקופות שאנחנו מציעים מתחשבות גם בנתונים וגם בתקופות שהמחוקק קבע למשך התנהלות חקירה וגם בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה. חברים, זה תקנות. אני ארצה לראות את הנתונים. אני אומר לפרוטוקול שאני ממליץ למשטרה במקרים שבהם אתם יודעים שהחשדות נוגעים לתחומים שיש בהם אסדרה של עיסוק, בדגש על טיפול או באנשים חסרי ישע או במוחלשים או בקטינים, או במקרה שבו יש אסדרה בתחום שיש בו פוטנציאל נזק גדול לציבור, תחומי סביבה, תחומי תחבורה, אני מציע למשטרה לנצל את תקנת משנה (ב). אין לי אמירה אחרת. אני לא מציע לכם לקחת את זה על אחריותכם. אם אדוני מציע, אני חייב להגיד שהמשטרה לא יכולה לצפות מראש באיזה תחומים ירצה אדם לעסוק, מה הוא הולך לבקש, כי חלק גדול מהעבירות הפליליות בחוק העונשין ובחוקים אחרים יכול לגעת בעיסוק כזה או אחר, או באחריות כזאת או אחרת שאדם יכול לקבל על עצמו. אתה רק מצדיק את התפיסה שלי, שהיה אפשר להגדיר בתוספת. לא היינו מכסים 100%, אבל לפחות היינו ממפים את התחומים האלה של האסדרה. ובכל זאת אני חייב להגיב להערתו של אדוני, להטיל את זה על המשטרה, אני חושב שזו אחריות שהמשטרה לא יכולה ליישם הלכה למעשה. אדוני, הניסיון להסדיר בתוספת רק את רשימת הגופים הזכאים על פי חיקוק, לפי סעיף 12 לחוק הניסיון לעשות את זה, פה על שולחן הוועדה, הוכרע שהוא בלתי צליח. הייתה תוספת שהייתה עדכנית למועד הנחת הצעת החוק - - - אפשר להתחיל מטיפול בקטינים ובחסרי ישע?

זה האינטרס שהוצג פה, אבל אני יכולה להציג בפניך אינטרסים ביטחוניים. לאינטרסים הביטחוניים תמיד נתתם פתרון. הינה שמענו. שב"ס יוכל לבדוק את המב"דים בלי הגבלה. זה לא האינטרס הביטחוני היחיד. איכשהו כשמגיעים לאינטרסים ביטחוניים, ברוך השם יש פתרונות בחקיקה. יש גם אינטרסים כלכליים, למשל לגבי רישיונות של בנק ישראל, ושל רשות שוק ההון ושל המפקח על הביטוח. החוק מטפל בכל כך הרבה אינטרסים שונים. תעריך את העבודה שעשינו במשך שלוש השנים וחצי האחרונות - - אני מאוד מעריך. - - עברנו דרך כל החלופות האלה. עברנו דרך החלופה של סימון עבירות מסוימות ובדקנו את השונות בין עבירות שונות ומשונות, ובדקנו את האפשרות לעשות את זה לפי גופים. כל ניסיון לתת מענה קונקרטי פרטני הוא בלתי צליח. לכן התכנסנו לאיזה מסגרות של עבירות שונות, וקבענו תקופות, בהתחשב שוב במסגרות החוקיות שמחייבות את המשטרה ומחייבות את הפרקליטות למשך ההתנהלות גם של חקירה וגם של עבודת התביעה, וכשהם נכנסים לתוך מסגרות הזמנים האלה, אמורה להתקבל החלטה, או שיוגש כתב אישום או שהתיק ייסגר. ואז לאותן סיטואציות שחורגות מהצד "הלא תקין", כלומר אותם תיקים, התופעה שמלכתחילה המחוקק ראה לנגד עיניו בעת שהוא חוקק את סעיף 30(ג), התופעה שתיקים שדינם להיסגר מעלים אבק על מדפי הפרקליטות והתביעה המשטרתית התופעה הזאת גם בזכות התיקון לסעיף 9 לחדס"פ ובזכות ההנחיות שנעשו ובעקבות עבודה מאוד מאומצת של המשטרה ושל הפרקליטות לסגור את הפערים בנושאים האלה, ובקרות שנעשות כל הזמן בשני הגופים האלה, בשביל לעמוד במסגרות הזמנים, צמצמו את הבעיה הזאת ואת התופעה. ולכן התקופות שאנחנו מציעים אני חושבת נותנות מענה לצורך שאתה מצביע עליו. אני מבין. לדעתי היה ניתן לבצע טיוב של העניין. נמתין לנתונים. אני מבקש אם עו"ד אשל נמצאת איתנו, אני מבקש מהמועצה לשלום הילד לבחון את השאלה אם בכל מה שקשור לעבירות שמופנות כלפי קטינים וגם כלפי חסרי ישע אחרים, לבחון את השאלה האם נכון שהוועדה תעמוד שהתקנות יאושרו רק אם העבירות הללו תהיינה בתקופה יותר ארוכה. אתם יצרתם הבחנה בין התקופות, אז אני לא מוכן לקבל שחשד לפגיעה בקטינים ובחסרי ישע נמצא באותה טריטוריה של האינטרסים הכלכליים. אתם יצרתם הבחנה בין פשע לבין עוון, ועשיתם עוד הבחנות בעוון בדרגות שונות,

יש עבירות מין ועבירות אלימות - - - גם בחוק הקיים יש ביטוי בתקופות התיישנות ומחיקה, יש ביטוי לעבירות - - - גם בתקנות יש. הדיון הזה היה גם אז, וגם אז עבירות מין ואלימות קיבלו התייחסות. יש ביטוי לעבירות האלה גם בתוספות.

אני רק אגיד שבכל החקיקה האחרונה כשישבנו עם אדוני הייתה התייחסות ספציפית לעבירות מין ואלימות בהקשרים הרחבים שלהן, שנוגעים לקטינים, בטח לא הבחנות כאלה, בטח לא הבחנה בין מעשה סדום בקטין מעל 14 או מתחת ל-14. נדבר בשבוע הבא. קודם כול, גם במדרג שאנחנו מציעים עבירות עם חומרה גבוהה מקבלות ביטוי בתקופות ארוכות יותר, והן מנויות לא רק כעוון ופשע, הפנינו לתוספות לחסד"פ שמעבירות מקטגוריה של עוון ופשע לקטגוריה החמורה יותר גם עבירות מין. ההצעה של המועצה לשלום הילד נבחנה על ידינו, היא הגיעה אלינו בתור הצעה כללית. המשטרה בדקה האם בכלל אפשר ליישם. ההצעה היא עבירות מין ואלימות של בגיר בקטין יקבלו תקופות ממושכות יותר. ניתן ליישם את הדבר הזה, אבל זה דורש פיתוח טכנולוגי - - תפתחו את הפיתוח הטכנולוגי. - - ארוך ומורכב. תביאו לי חוות דעת כתובה. וגם צריך למפות את העבירות שרלוונטיות לעניין הזה. זה לא משהו שיכול להתבצע בהינף קולמוס. אין שום בעיה. ניתן לזה את הזמן הנדרש. רק כדי להבהיר, אנחנו כמובן לא מתנגדים, ואף תומכים בהצעה הזאת, אבל צריך להביא בחשבון שהתקנות צריכות להיכנס לתוקף - - - חברים, אני רוצה לבוא ולומר משהו, ואני אומר עוד פעם, אני אזכיר בפעם העשירית, אני חוגג את המהלך שלכם, אבל התקנות הונחו על שולחן הוועדה לפני שבוע. שנה וחצי התכוננו להכנסת החוק הזה. אם אתם חושבים שבגלל שהתקנות חייבות להיכנס, אני אצביע בעד תקנות שמבחינתי מותירות קטינים וחסרי ישע חשופים, אתם טועים. תחפשו יושב-ראש אחר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. ומכיוון שאני לא חשוד ברצון שלי להגן על זכויות חשודים, כי אני בעד קיצור הזמן, אלא אם תראו לי משהו אחר בנתונים המדויקים. אם הנתונים הם כמו שהראיתם לי היום, ארבע השנים ושש השנים גורף לא מקובל עליי. אני לא חשוד בזה שליבי גס ביכולתם של אנשים שרק חשודים ללכת ולמצוא עבודה בסופר או במקום אחר. בעניין של קטינים וחסרי ישע תעשו את העבודה הזאת. הייתם צריכים להביא לי את התקנות באפריל. תודה רבה לך. בעניין הזה,

אני מודיע לכם, תתגייסו לעבודה ותעבדו. אם אני אגיע לפה בפגרה לטפל בדברים האלה, אז גם אתם תעבדו. אני כן מבקש מהמועצה לשלום הילד לקבל את הצעתכם בעניין הזה, ואני מזמין גם גורמים נוספים שעוסקים בהגנה על זכויות של חסרי ישע להיכנס לעניין הזה. מכובדיי, אנחנו עוצרים כרגע את הדיון, כי אין מה להמשיך את הדיון בתקופות ללא הנתונים. אנחנו נתכנס בהקדם, אבל לתקנות האלה אני צריך את הנתונים. אני לא מתקדם לדיון בלי הנתונים מנותחים ומוסברים. אנחנו נקבע בכל מקרה לתחילת השבוע הבא, כדי להתחיל את הדיון בתקנות האחרות, כדי לא לעכב את העבודה. ככל שנקבל את הנתונים לגבי הנושא הזה גם נחזור. אני מקווה שביום הדיונים הבא נעשה יום מרתוני, כדי שנוכל לסיים. מכובדיי, המון תודה לכל מי שטרח. יום טוב לכולם.